חברי הכנסת, צוות הוועדה, כל הנוכחים. תודה לאיתן שניהל את הדיון הקודם באותו נושא. והנושא הוא פרק ט"ו (תקשורת), רק סעיפים 79-80 ו-81 (2). (בעניין מתקן שידור לתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443. היום כמובן הסתייגויות והצבעות. אני רוצה להתחיל ולומר שאני באופן אישי חושב שזה חוק חשוב מאוד. הוא חשוב מאוד, בגלל שהרבה מאוד אזרחים, לטעמי מאות אלפי אזרחים במדינה, סובלים דווקא מהנזק שנגרם מהעדר קליטה ולאו דווקא מהנזק שאולי ייגרם מהתקנת אנטנות. אז זה באמת נושא שאני באופן אישי סובל ממנו. גם במקום שבו הבית שלי ממוקם וגם במקום שבו הלשכה שלי ממוקמת. אז כנראה הוא חוצה שכונות, חוצה ערים. וצריך לטפל בו. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לעשות זאת בצורה שלא תפגע באופן דרסטי באף אחד ולעשות את זה, איך אמרת אפרת? בשום שכל? בשום שכל. כמובן לא אמרת את זה על הנושא הזה, אבל לא משנה. ציטטנו אותך. אני רוצה להתחיל בצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, בתומר ולירון. הם יקריאו את השינויים שנעשו. כי החוק נעשה עליו דיון בפעם הקודמת בנוסח המקורי. ועכשיו לירון תקריא את השינויים שסוכם לגביהם.

בבקשה.

אנחנו הקראנו באמת את הכל בפעם הקודמת. היו כל מיני הערות שנשמעו על הנוסח שהוקרא אז. אז אני רק אעבור, זה מסומן בצהוב כל השינויים שהכנסנו בתיאום עם משרדי הממשלה. אז השינוי הראשון הוא בעמוד 3, בסעיף 266 (ג) 3. הייתה כאן שאלה לגבי הגובה המקסימלי של המתקן. שהוא לא יעלה על 80% מגובהו של הבניין שעליו הוקם. והממשלה הסכימה להוריד את הגובה ל-66%. צריך לומר שבהמשך להערותיו של חבר הכנסת איתן גינזבורג בעניין. נכון. תיקון נוסף בעמוד 7, סעיף קטן ב'. בעצם השינויים הם בפסקה 1 וב-3. בעצם נשאלה כאן שאלה במסגרת ההצהרות והאישורים שבעל הרישיון נדרש למסור לרשות הרישוי אחרי סיום הקמת המתקן. בנוסח שהקראנו היה כתוב "אישור מהנדס המבנים יהיה לגבי זה שהקמת המתקן בוצעה לפי כל דין, לרבות הוראות התקנות והתקנים שחלים". נשאלה כאן השאלה האם האישור, באמת נכון לכתוב את זה כך. ואחרי שיח עם הממשלה, הגענו למסקנה שנכון לכתוב את הנושא הזה של "הקמת המתקן שבוצע לפי כל דין", אבל מי שיצהיר זה בעל הרישיון ולא מהנדס המבנים. אני רק אגיד שהנוסח הזה של "אישור לפי כל דין" נלקח מתקנות התכנון והבנייה, התקנת מתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית. זאת אומרת אותו הקשר ולכן חשבנו שצריך להיות הצהרה דומה. אבל שזה לא יהיה אישור של המהנדס, אלא הצהרת בעל הרישיון. בנוסח שלפניכם כתוב ככה בפסקה 1: "הצהרת בעל הרישיון כי המתקן עומד בתנאים המפורטים בסעיף קטן א' וכן כי הקמת המתקן בוצעה לפי כל דין החל על הקמתו. לרבות הוראות לפי חוק זה והתקנים החלים על החומרים והמוצרים המרכיבים אותו". חידדנו את זה עוד קצת הבוקר. שבעצם כל הנושא של התקנות והתקנים לא נדרש להתייחס אליהם בכזה פירוט. אנחנו מציעים לכתוב: "והקמת המתקן בוצעה לפי כל דין החל על הקמתו, לרבות הוראות התכנית המתירה את ביצוע העבודה".

הוא צריך להצהיר שהמתקן עומד בתנאי כל דין והוראות התכנית. התכנית שמתירה את הקמת המתקן. התמ"א. בסדר? זה השינויים. וב-3 אנחנו בהתאם מחקנו את האישור זה. בפסקה 4 נשאלה שאלה לגבי קנה המידה. אולי כדי שלא יהיו ספקות בנושא הזה שיהיה כתוב תכנית המתאר? יש כאן הגדרה של התכנית המתירה. יש פה סעיף שאומר שהתכנית המתירה זאת תכנית.

כן. בסעיף 266 (ג) 2א'. בפסקה 4 שאל חבר הכנסת איתן גינזבורג לגבי הנושא של קנה המידה של המפה שצריך להגיש. אז נוסף כאן הדיון הזה. "מפה ערוכה בקנה מידה של 1 ל-250 או קנה מידה אחר שיפרסם מנהל מנהל התכנון באתר האינטרנט שלו, לפי סעיף קטן ב' (1), שם הוא יכול לפרסם כל מיני הנחיות. בעמוד 8 סעיף קטן ד'. בנושא של הפסקת השימוש במתקן. התבקשה הממשלה לקבוע, לקצוב איזה שהוא זמן. אז אנחנו רשמנו "בעל הרישיון ישלח ללא דיחוי ולא יאוחר מ-7 ימים מיום הפסקת השימוש במתקן את ההודעה", בעצם צריך לדייק פה את הנוסח. ההודעה היא כמובן על הפסקת השימוש. ואחר כך הוא צריך לסלק תוך 30 יום. זה ד'. בעמוד 9 בסעיף 4 (א') הייתה שאלה לגבי הנושא של תחולה של הנחיות מרחביות, כשיש החלפת מתקן וכשיש הוספת אנטנה. והסיכום הוא שיישאר הסעיף לגבי הנושא של הנחיות מרחביות, אבל זה יהיה הנחיות מרחביות שהן ביחס להחלפת מתקן. זאת אומרת לא כלל ההנחיות המרחביות, אלא רק מה שנוגע ספציפית להחלפה. בעמוד 10, בסעיף קטן ג'. בעצם זה שוב הוראה שחוזרת על הנושא של ההודעה שצריך למסור בעל רישיון, מתום ביצועה של העבודה. בהקשר הזה פה זה החלפת המתקן. אנחנו פשוט יש כאן הפניה להצהרה של בעל הרישיון שכתבנו בסעיף של ההקמה. זאת אומרת שהמתקן עומד בסעיף, עומד בתנאי סעיף קטן א' ובנושא של לפי כל דין ולפי התכנית. יכול להיות שיצטרכו פה לדייק את הנוסח, כי זה לא סעיף קטן א' של ההקמה, אלא סעיף קטן א' של ההחלפה. אז יהיה פה איזה שהוא דיוק של הנוסח, אבל זה הרעיון. בעמוד 11, סעיף 2 (א'). שוב בנושא של ההנחיות המרחביות. הפעם בנושא של הוספת אנטנה. אנחנו מבהירים שההנחיות המרחביות שצריך לעמוד בהם הם ביחס להוספת אנטנה. זה הדיוק פה. 4 (א') זה תיקון שכבר עשינו בוועדה. אני רק תיקנתי פה בנוסח. היה כתוב "שטחו, גובהו והיקפו של המתקן לאחר ההוספה לא יעלה על שטח, גובה או היקף שנקבעו בהיתר או בפטור מהיתר". והועבר פה שההיקף זה לא נכון. אז מחקתי את המילה "היקף". זה שני מקרים, זה היקף של מה שנקבע בהיתר או מה שנקבע בפטור מהיתר. אבל באמצע, בשורה השלישית כתוב היקף המתקן. אוקיי. צריך למחוק גם את זה. כן, אוקיי. אז נמחק פה את המילה הזאת. עמוד 12, סעיף קטן ב'.

זו הודעה של בעל רישיון והפניה להצהרה כמו שהיא כתובה בסעיף הראשון. בעמוד 14 יש כאן הערה שאמנם הגענו לגביה לסיכום. אבל הייתה כאן שאלה לגבי הצורך בכך שהמנדס מבנים, לגבי תורן שהגובה שלו עולה על 9 מטרים, אם צריך שהוא יהיה בעל ניסיון של 5 שנים.

הממשלה אמרה שמבחינה מקצועית אפשר להוריד את הדרישה הזאת. אבל אנחנו כאן במחשבה נוספת רק רוצים להביא פה לחברי הוועדה. זה בכל אופן תורן גבוה. זאת אומרת, הוא יותר גבוה. זו עבודה קונסטרוקטיבית משמעותית. אז תעשו מהנדס רשוי. לא, זה מהנדס רשוי בכל מקרה. אבל עדיין, אם אין לו ניסיון בנושא הזה, כל מהנדס רשוי יכול לעשות עבודה קונסטרוקטיבית. כתוב פה ניסיון של 5 שנים בתכנון וביצוע של עבודות בנייה. לא כתוב של הקמת תרנים. לא, כי אנחנו לא רוצים לצמצם את זה. אבל מהנדס רשוי ממילא יש לו ניסיון של לפחות אם אני לא טועה 5 או 7 שנים. כן. הוא לוקח את זה בהתאם לניסיון.

הוא לא יכול להיות רשוי אם אין לו את הניסיון.

אז אני לא מבין. לא, אז נשאיר את זה.

נכון, צודק. אוקיי, אז המחיקה נשארה. בעמוד 15 סעיף קטן ב', הנושא של התחילה. בעצם תחילתה של כל חוק התכנית הכלכלית הוא ב-1 בינואר 2022. פה בעצם יש איזה שהיא הקדמה קצרה של הסעיפים, שהם היום מחליפים בעצם את הוראת השעה שהייתה קיימת עד יולי. ולכן התבקש כאן שהם יחולו כבר ביום פרסומו של החוק, זאת אומרת בנובמבר. כי היות שהם מחליפים הוראת שעה שכבר הייתה קיימת, אז ההיערכות לקראתם כבר נעשתה. זה מה שנאמר כאן. זה אפילו לא 1 בינואר. זה בסך הכל הקדמה של חודש וחצי. אפשר לחדד?

יושב ראש הוועדה, אני רק אחדד. רוב חלקי הצעת החוק שנדונה פה בוועדה תיכנס לתוקף יחד עם שאר, ב-1.1.2022. 1.1.2022. מלבד חלק אחד בחקיקה שלמעשה מאריך הוראת שעה שפגה ביולי האחרון. על כן אנחנו סבורים שאפשר להקדים את החלק הספציפי הזה למועד אישור החוק הנוכחי ולא ל-1.1. בשביל ליצור המשכיות ככל שניתן.

יש פה שני סעיפים: גם את הסעיף על תורן, שהוא בהוראת שעה בעצמו. זה 266 (ג') 6. ו-266 (ג') 4 זה הנושא של החלפת מתקן שהייתה חלק מהוראת השעה ועכשיו הופכת להיות הוראה קבועה. ב-266 (ג') 2 זה בסך הכל סעיף ההגדרות. פשוט הוער לנו כבר בנוסח שאם עושים איזה שהיא חקיקה. אני רק מחדד שלעניין החלפת מתקן זה יהיה מתקן שמחליפים בו גם את התורן.

מתקן שמחליפים את הוראת השעה, לא כל החלפת מתקן. אז לכתוב את זה בנוסח? לחדד את זה בנוסח.

אז לחדד את זה בנוסח שזה בעצם המתקן שנכלל בהוראת השעה, זו הכוונה. בסדר. אני רק עוד הבהרה קטנה. הסעיפים המחוקים פה בסעיף 81, הם לא לדיון.

זה לא שאנחנו מצביעים על זה שהם מחוקים. הם נידונים בוועדת הכלכלה, מתוך סעיף 81 הסעיף היחיד שהועבר לוועדה זה פסקה 2. דיברנו על זה פעם שעברה.

רק בגלל שאנחנו מעמידים להצבעה, שזה יהיה ברור. לא מצביעים על המחיקה, פשוט לא מצביעים על הסעיף. תודה רבה לירון. ספיר, את רוצה להוסיף משהו?

לירן? לא, לא, אנחנו מוכנים לדון בהסתייגויות. את רוצה לדון בהסתייגויות? אפשר גם לא, אבל מה שתחליט. אפשר גם להצביע. אנחנו נדון בהסתייגויות. טוב, אז אנחנו עוברים להסתייגויות. הוגשו לנו כמה הסתייגויות.

אני אגיד. חבר הכנסת סאמי אבו שחאדה הגיש הסתייגויות, הוא לא הגיע. אנחנו לא נדון בהסתייגות שלו.

הסתייגות של חבר הכנסת אבו שחאדה היא גם לא לסעיפים האלה. בעצם יש פה טעות. בכל אופן ההסתייגות לא רלוונטית. הוגשו הסתייגויות גם מטעם חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת של יהדות התורה. אף הוא לא הגיע ולא נדון בהסתייגות. תומר, זה אני לא יודע של מי.

הוא תמיד אוהב להיות אנונימי. אז גם ההסתייגות של יואב קיש, לא נדון בה, כי הוא לא נמצא. וזה גם הסתייגות שלא נוגעת לחוק.

כן, כן, היא לא מהותית. גם אם הוא היה נוכח, לא היינו מאפשרים. כנ"ל יש הסתייגות של איתמר בן גביר. אף הוא לא הגיע ולא נדון בה. אז למה הגעת מלכיאלי?

בחייאת דינאק, עכשיו זה כל מה שמציק לך, שאנשים יהיה להם קליטה? גם אתה צריך את זה. נכון? אז יש לנו את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת מסיעת ש"ס. חבר הכנסת מלכיאלי הגיש 13 הסתייגויות. אני חושב שאני אתן לך כמה זמן אתה רוצה? 5 דקות לנמק את ההסתייגויות? ואחרי זה נצביע על כל ההסתייגויות לפי מספר. אם תרצה 7 דקות, 10 דקות, אני אתן לך אפילו. תראה כמה נדיב אני איתך. כמה אתה רוצה? גם אין פה פינדרוס. נצביע בבלוק אחד על כל ההסתייגויות ביחד.

אתה תבחר, 5, 7, 10? תגיד אתה. אני חושב ככה: אני אתמצת את הדברים שלי ויושב הראש כשירגיש שאני מאריך מידי,

והאם להצביע אחד או על הכל, אנחנו נקבל את עמדתך בעניין.

וכל הנדיבות שלי לא מסמנת על עריקה פוטנציאלית לקואליציה. אין ספק בזה. עצם זה שהזכרת את זה, מראה שיש עריקה פוטנציאלית. אין עשן בלי אש. אתה עומד איתן במקום שאתה נמצא בו. אתה יודע כמה עשן יוצא מהקואליציה ואנחנו לא מוצאים את האש?

בבקשה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. תודה אדוני יושב הראש, אדוני השר. בהחלט יש נקודות בחוק שהן חשובות מאוד. ומי שיסתכל על ההסתייגויות שלי רואה שגם נימקתי אותן בצורה מאוד מאוד מקצועית, את ההסתייגויות שלי מהחוק.

לפני שהייתי רוצה לגעת ככה בכל המספרים בסעיפים הקטנים שנגעתי בהסתייגויות, אני רוצה להגיד שיש לי שני דברים שאני רוצה לומר: קודם כל, יש לי הסתייגות מהחוק. אבל יש לי גם הסתייגות שהיא ככה מעל החוק ואני רוצה לפרט. אין לי ספק שאדוני השר פה, שידוע שהוא יודע להתבטא, הוא יגיד האם הוא מסכים עם הדברים או לא מסכים. ובפתיחה שלי אני אומר שיש מושג ששתיקה כהודאה. השבוע הזה אנחנו נוכחנו שראש הממשלה, בסוגריים שישה מנדטים, בסקרים מתחת אחוז החסימה, מגיע לאירוע מאוד גדול, ג'רוזלם פוסט. ואומר שצריך לצמצם את כוחם של החרדים. כוחם הפוליטי של החרדים. עכשיו, אני רוצה רק נחשוב, אם היה, אתה יודע, בגרמניה, בפולין, בצרפת. מגיע איזה חבר פרלמנט.

תגיד כך אם נגיד בישראל היה חבר כנסת אומר לערבים אתם פה בטעות? רגע, כבר נגיע לישראל. חבר הכנסת מוסי רז, תן לחבר הכנסת מלכיאלי לומר את כל מה שהוא רוצה. הוא מנמק את ההסתייגויות. אם מישהו מגיע בפולין אומר אני מאוד אוהב את היהודים, אבל צריך לצמצם את ההשפעה הפוליטית שלהם. הרי הייתה קמה כאן מהומת אלוקים. באמת, לא הייתה פה קואליציה, אופוזיציה. היינו אומרים רגע, זו אמירה אנטישמית לכל דבר. עכשיו, מגיע ראש הממשלה באירוע גדול, אומר לי, שלי יש 17 מנדטים, למפלגות החרדיות. ואנחנו קיבלנו את זה בדין. אנחנו בכל הסקרים הציבור עדיין מאמין בנו. אומר צריך לצמצם את ההשפעה הפוליטית שלו. אנחנו לא גנבנו קולות, לא שיקרנו את המצביעים שלנו. אנחנו הבטחנו א', ההבטחה שלנו הובילה אותנו גם לאופוזיציה בסופו של דבר. הוא אמר א', עשה ב'. שיקר, רימה את כולם. והוא אומר לצמצם את הכוח הפוליטי שלי.

שאני אסור לי להיות כאן? אני אפילו לא יכול להגיש הסתייגויות? שאני מיותר בבניין הזה?

אני אומר בתוך השיח הפוליטי מותר לנו לריב. מותר להתווכח, צריך להתווכח. אבל צריך לשמור על קצת כבוד, בפרט אדם שנושא בתואר ראש הממשלה. אפילו שהוא לא החליפי, הוא רק ראש ממשלה בלי השפעה. אבל צריך לשמור על קצת, מינימום כבוד של דברים. עכשיו מה האדם הרגיל בשוק שרואה דברים כאלה? אומר בואנה, החרדים, צריך לא יודע מה לעשות להם. זה יכול לגבול חלילה באלימות. ואנחנו יודעים שמילים בסוף יכולות לגרום לאלימות וגם מעבר לזה. איך ראש הממשלה לא נזהר בלשונו? זו שאלה ראשונה. ואז מגיע יום למחרת. מגיעה חברת המפלגה שלו,

ואומרת כאן בוועדת הכספים, אולי הפנים זה היה? הייתה תכנית גדולה מאוד של השר דרעי לבנות לחרדים דירות. הרי בסוף הם צריכים לגור באיזה מקום. ברוך השם יש ילודה וילודה גדולה ברוך השם. אני מקווה שאין תכנית לממשלה גם בעניין הזה. אבל אתה יודע מה? הם צריכים לגור. בונים להם בקריית גת, עשרות אלפי יחידות דיור. לכולם בונים, דרך אגב, אבל מייעדים לציבור החרדי כמה אלפי דירות. מגיע להם לגור באיזה מקום. אומרת גברת שקד אני רוצה לתת לחרדים קצת ציונות, אז שילכו לגור בכסיף. שלא יודע כמה שעות מירושלים. אני אבטל את התכנית הזאת, כמובן יחד עם השר אלקין. כאילו מה אתם רוצים? גם לא לגור פה, גם לצמצם את ההשפעה הפוליטית שלנו. רבותיי, זה הרבה הרבה מעבר לכללי המשחק הנורמליים.

בא עוד פעם אדון בנט ורוצה את המקום הקדוש ביותר לנו, לעם ישראל, את הכותל, להעביר לרפורמים. לקחת דברים שהם נגד מנהג המקום, לתת לנשים לעלות לתורה. לגרום לחלילה מקום שהוא לא נפרד. מקום הקדוש ביותר לעם ישראל. אתה יודע, אדוני יושב הראש, הוא לא היה מעז לומר את מה שהוא אמר על הציבור שלך. הוא לא היה מעז לומר את זה. הוא לא היה מעז להגיד צריך לצמצם את השפעתם של הערבים הפוליטיים.

הוא לא צריך להגיד, כי גם ככה היא מצומצמת. איזה מצומצמת. אם היה לי רבע מהמצומצמת שלך אני הייתי מסודר. זאת אומרת, לכן אני מנסה כל הזמן להבין לאן השיח הזה הולך להיגרר.

אנחנו זה לא כבוד ולא תענוג גדול להיות באופוזיציה. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אבל זה חלק מהמשחק. פעם רוצים אותך פה, פעם אתה שם. זה בסדר. אבל לבוא ולהיות מותקף השכם וערב בצורה כזאת, בצורה של הסתה, על ידי גוף כזה, אני חושב שזה דבר שהוא לא אמור להיות.

דווקא פה שנמצא שר התקשורת, שהתקשורת הרי מעבירה את הדברים האלה. אני חושב אדוני השר, אתה צריך לתת הנחיה לא להעביר הסתה אנטישמית בכלי התקשורת. כשאתם רואים ראש ממשלה מסית נגד ציבור שלם, תנתקו לו את השלטר. אתה לא יכול להיות שר התקשורת ולהעביר דברי הסתה.

ברור שזה לא האופי שלך. אתה ברור לא חותם על המילים האלה. אני לא רוצה לשאול אותך מה אתה אומר על זה, כי זה ייצור קרע בממשלה. אנחנו לא רוצים חלילה לגרום לבעיות שם. אתה מדבר על כל הסתה כמובן, חבר הכנסת. חד משמעית. גם כשהייתה הסתה נגד ערביי ישראל אני דיברתי נגד זה. אנחנו נגד כל הסתה, כל גילוי אלימות. לא משנה נגד מי. נגד אשכנזים, מזרחים, יהודים, ערבים, נשים, גברים.

כל סוג של הסתה.

מותר לריב, צריך לריב, אבל לא לדבר במילים בצורה כזאת. אז אני מסיים את נימוקי ההסתייגויות שלי בזה שיש לי הסתייגות גדולה מאוד לא רק מהחוק, אלא מהממשלה הזאת ומהאיש שעומד בראשה, שגנב את מערכת הבחירות לצערי הרב. ואני מצפה ממך אדוני יושב הראש להגיד אמירה חמורה מאוד. אתה רוצה שנצביע על ההסתייגות? אנחנו נראה מה האמירה שלך. אחרי זה אנחנו נראה מה ההצבעה. אמירה חמורה מאוד נגד האיש הזה שהסית מול כל העולם. וגם אתה אדוני השר, אתה צריך להבין דבר אחד אדוני השר. הרי הוא לא יפטר אותך. כי אם הוא מפטר אותך אין לו ממשלה. המקום שלך, תהיה רגוע. אתה צריך לגנות את דברי האנטישמיות הזאת ואתה צריך כשר התקשורת לתת הנחיה שאם מעבירים דברים אנטישמיים בתקשורת מורידים את השלטר. תודה רבה. תודה רבה גם לך חבר הכנסת מלכיאלי. כמה זמן נאמת? זה היה מעט דקות, אבל מלא. בגלל שנתתי לך חופשי, אז הסתפקת ככה. יש לי הרגשה שאתה רוצה להגיב על הדברים וגם השר בטח רוצה להגיב על הדברים. לא, אני הגבתי תוך כדי. אמרתי, כל הסתה. אתה מגנה? ולא משנה מהיכן היא מגיעה ונגד מי היא מופנית היא פסולה. עכשיו לא צריך להתחיל למקד. כל הסתה.

יו"ר ועדת הפנים: דברי בנט פסולים. לא. אני אמרתי כל הסתה ולא התכוונתי, אני לא שמעתי מה הוא אמר, דרך אגב,

אבל כל הסתה, לא משנה מהיכן היא מגיעה ונגד מי היא מופנית, היא פסולה. שאלת הבהרה. מי שמביא תקציב והוא פסול. אולי חבר הכנסת מלכיאלי, אתה קיבלת כותרת. דיברת פה על הסתה אנטישמית קראת לזה? לכאורה. השר אני חושב שתק ויש לי הרגשה שהוא גם מסכים איתי. אז זה ויכוח בתוך המגרש האחד. אני לא אתערב בזה, כי אני סובל מהסתות הרבה יותר גרועות. לכן לא תמכתם בתקציב כל השנים. נראה מה יקרה עכשיו. אני אתן, השר כיבד את הוועדה בנוכחותו. ואני אתן לו להגיד את מה שהוא רוצה. לא שיגיב על הדברים. וכמובן, הוא ירצה לדבר מקצועית על החוק שהוא היה מעוניין מאוד להתקדם. אני רוצה להפתיע אותך, שאתה והוא הייתם בממשלה אחת. ממשלה הקודמת. אני דיברתי איתו בדיוק על הסוגיה הזאת. ואמרתי צריך לעשות משהו בעניין הזה. אני רק רוצה שזה יקרה מהר יותר מאשר מתוכנן. כי נראה לי שזה מתוכנן לא להתבצע באופן מיידי. ועל כן אנחנו נמשיך לסבול עד שזה מתחיל להתבצע. אולי נצביע לפני שניתן לך לדבר?

לא, רק התייחסות. על פי תשובת הממשלה אתה יכול להצביע. אז אנחנו נצביע. נגיד שהיו הסתייגויות של פינדרוס והוא לא הגיע. כן, אמרתי. אמרתי לא רק פינדרוס, גם בן גביר וגם קיש. אמרתי הכל, לפי הפרוטוקול. לא, סליחה. תומר, הרי בחוקי היסוד כתוב ההוא יש לו זיקה להוא, זה זיקה להוא. היות ולי ולפינדרוס יש את אותה זיקה, האם אנחנו יכולים לנמק אחד לשני? טוב, רבותיי. כיוון שחבר הכנסת מלכיאלי נתן לי את הזכות להחליט האם אנחנו מצביעים בבת אחת על כל ההסתייגויות או מצביעים על כל סעיף בנפרד, אז אני החלטתי להצביע על כל ההסתייגויות בבת אחת. כמה מפתיע. אבל מכיוון שיש לך זיקה לפינדרוס, זה מה שהוא עושה בדרך כלל,

הכל בסדר, אני סומך על יושב הראש. אז חברי הכנסת, מי בעד ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי? לי אין זכות הצבעה. זה צמצום ההשפעה הפוליטית שלי.

גם מלכיאלי, לא מפתיע, לא בעד ההסתייגויות שלו. אז מי נגד ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי? ההסתייגויות של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לא עברו. הצבעה לא אושר. ההסתייגויות של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לא עברו. ועכשיו אנחנו עוברים להשפיע. זה צמצום השפעה פוליטית. כמובן אמרתי, ההסתייגויות שהוגשו לא התקבלו. אני מעמיד להצבעה את נוסח הצעת החוק, כפי שהוקרא, כולל כל התיקונים שהוקראו. מי בעד? 3 בעד. הצבעה בעד, פה אחד הצעת החוק אושרה אנחנו נעבור לשמוע כמובן את כבוד השר יועז הנדל. בבקשה אדוני. עם התייחסות להסתייגויות אם אפשר. כן. הוא יבחר אם להתחיל בהסתייגויות שלך או במשהו אחר. כן, בבקשה כבוד השר. אדוני יושב הראש תודה רבה. ותודה רבה לכם חברי הוועדה וכל מי שלקח פה חלק. גם מאנשי המקצוע ומשרד האוצר ומנכ"לית משרד התקשורת ואנשי משרד התקשורת ואנשי הוועדה. וגם המסתייגים. וגם המסתייגים, נכון. כל מי שלקח פה חלק בהליך הדמוקרטי. זה תהליך חשוב. אני אתייחס למה שאמרת, חברי מלכיאלי, חבר הכנסת מלכיאלי. תראה, קודם כל אני אתחיל דווקא בהתייחסות אליך, כי זה נוגע לצד המקצועי.

אני מציע לשים דברים במידתיות, בפרופורציה המתאימה. וכשיש אנטישמיות אז לקרוא לזה אנטישמיות ולא לגמגם. וכשיש ויכוח פוליטי זה ויכוח פוליטי. חבל לערבב. זה פשוט מנמיך את הפעמים שאנחנו באמת צריכים להיאבק בהתבטאויות קשות והופך התבטאויות קלות למשהו שזה משחק פוליטי מחויך. יש התבטאויות קשות בכנסת, כולנו צריכים לצאת נגדן. חלק מהן מגיעות מהמפלגה שלך, חלק מגיעות ממפלגות אחרות. לפעמים אתה חוטא בזה, לפעמים אני חוטא בזה. כולנו צריכים להכות על החזה של עצמנו, זה חשוב. לא רק ביום כיפור. זה בהקשר הזה. ולמה אני אומר את זה? כי מכיוון שהחוק הזה הוא חשוב מאוד למגזר החרדי ולמגזר הערבי ולאזורים אחרים במדינת ישראל. אנחנו אחרי הרבה מאוד שנים שבהם אנחנו מתמודדים עם בעיה מאוד גדולה של קליטה וכיסוי. חברות התקשורת, הרפורמה המצוינת שהורידה לכולנו את המחירים גרמה לכך שחברות הפסיקו להשקיע בתשתיות. וכל אחד מאתנו מרגיש את זה. לא משנה אם הוא נוסע בדרכים מסוימות או שזה בבית שלו או שזה ליד הבית שלו. יש אזורים שלמים שהם חורים שחורים ואין בהם קליטה. עכשיו, המגזרים שהכי נפגעים מזה, זה המגזר החרדי והמגזר הערבי. גם בהתיישבות. יהודה ושומרון. פחות מהמגזר החרדי והערבי. ביהודה ושומרון יש בעיות, אנחנו מטפלים בהם. אבל המגזרים שהכי סובלים מהם זה המגזר החרדי והמגזר הערבי. אתה מודד שם לפעמים את הקרינה ואתה מגלה שזה פי מאות יותר מאשר בעיר אחרת.

כי אין אנטנות. כשיש אנטנות יש פחות קרינה, כשאין אנטנות יש יותר קרינה, בניגוד למה שחושבים.

נוצר איזה מצב, תהליך ציבורי מוזר שבו הציבור תושבי ערים מסוימות נלחמו נגד אנטנות וראשי רשויות העדיפו להיכנע ולהוריד אנטנות. ובמלחמה הזאת הם פגעו בעצמם ויש יותר קרינה. מה אנחנו עושים בעצם בתהליך הזה?

אנחנו כרגולטורים מעלים את החובה כיסוי וקליטה מ-75% ל-95%. זה לא כאן בוועדה. שתיים, אנחנו מייצרים מסלול מהיר יותר בעצם לקליטה וכיסוי. לאנטנות כאלה ואחרות. כדי שאפשר יהיה בצורה רחבה ומהירה לייצר קליטה וכיסוי בכל מדינת ישראל.

מכיוון שדור שני ושלישי, הטלפונים האלה נעלמים. במגזר החרדי משתמשים בזה המון עם הטלפונים הכשרים. אנחנו כולנו עוברים לדור 4-5. ובהמשך 6 וכן הלאה. וזה דורש יותר אנטנות כי עובר יותר מידע. הטלפונים יהיו כשרים אצלכם ובכל מגזר אתה יודע, עם השימושים שלו. רפורמת הכשרות של כהנא לא אמורה להשפיע על זה. אנחנו עושים גם רפורמת כשרות גם בטלפונים. אגב, חלק מהעניין אני חושב שאם אנחנו מדברים על השפעה פוליטית ועל היכולת, אני חושב שהתהליכים שאנחנו עושים טובים למגזר החרדי. אני חושב שהמגזר החרדי נהנה מזה שאנחנו מתעסקים עם הטלפונים הכשרים. עם התחרות, עם החסימות. זה חשוב למגזר החרדי. ופה, בתוך הפוליטיקה, כנראה אי אפשר היה לעשות את זה במשך הרבה מאוד שנים. ואני חושב שהעיסוק בפריסת אנטנות עם גודל מסוים במרחבים העירוניים ומרחבים אחרים, זה מאפשר לאותם מגזרים,

למגזר הערבי ובכלל במדינת ישראל, איו"ש ואזורים אחרים, קליטה וכיסוי, מה שנדרש. מה שהיום זו מצוקה אמיתית של האזרח הישראלי. ולכן החוק הזה הוא טוב לכולם. הוא לא חוק שטוב לקואליציה או רע לאופוזיציה, הוא טוב לכולם. ואני משוכנע שכל חברי האופוזיציה כאחד יצביעו בעד חוק ההסדרים בכללותו. תודה. תודה רבה כבוד השר יועז הנדל, שר התקשורת. שמת לב שאפילו מלכיאלי לא הצביע נגד החוק.

אני יודע שהוא בעד. צמצום השפעה פוליטית. כי הוא יודע שזה טוב גם לחברה החרדית. אני חושב שלא צריך לעשות זילות למושג אנטישמיות. לא, אמרתי כמעט אנטישמיות. אמרתי, אמירות כאלה, זה מקובל עליך? חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכולם. משחררים את כולם לעבודה.

יו"ר ועדת הפנים, מילת תודה אחת. כן, בבקשה. ליושב הראש, קודם כל, שנכנס לנושא הזה סופר רצינית. אני רוצה להגיד לך שהבאתם מהפיכה. אמר לי היועץ המשפטי בואו לא ניתמם, אנחנו במהפיכה. וזה מה שהבאתם היום. ואנחנו רוצים להגיד פה על הבמה הזאת, קודם כל תודה לך, לצוות של ועדת הפנים. ליושב הראש המחליף מהדיון הקודם. לצוות שעבד על הרפורמה בפריסת הסלולר, מכל רחבי הממשלה. לאגף התקציבים שהוביל אותנו דרך חוק ההסדרים. ופה נגיד גם על הבמה הזאת, שיש לנו ציפיות שחברות הסלולר יפרעו את החוב עכשיו. זה מתגלגל אליהם. ואנחנו מצפים להגברת הכיסוי והקליטה ברחבי מדינת ישראל וגם יש לנו כוונה רצינית לאכוף אותו, עכשיו כשנתנו להם את הכלים לעבוד.

וגם ידאגו להחליף תשתיות, לשפר תשתיות, להוסיף תשתיות. כי בעניין הזה מצבם לא ממש קופצים עליו בשוק. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:42.